בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת. היום יום שני ט"ז בטבת תשפ"ב, 20 בדצמבר 2021. הנושא הראשון על סדר היום: המלצת הוועדה הציבורית לקביעת שכר ותשלומים אחרים בנושאים הבאים: 1. מימון לינה במוצאי שבת